אנו נכבד בקימה את כניסת יושב-ראש הכנסת ונשיא המדינה. נא לקום. אנו נכבד את כניסת נשיא המדינה בקימה. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת

ראש הממשלה בנימין נתניהו והגב' שרה נתניהו,

מתוך כבוד עמוק

ועד שהעם, כמו שאמר

זהו האמון שניתן לכם מידי הציבור הגדול שתמך בכם, ועל כולנו, על כל היושבים כאן,

בלי אופוזיציה אין דמוקרטיה.

על החיים של כולנו כאן: עליכם לעשות כל שבידכם כדי לממש את המדיניות שבשמה הגעתם לכאן, אך במקביל, לראות ולכבד את ערכיו ואמונותיו של המחנה

צמצום וסגירת פערים חברתיים, אומנם הדגל החברתי-כלכלי לא הונף בעוצמה במערכת

להיות נדיבים וסובלניים,

כבני וכבנות חורין. יושב-ראש הכנסת בפועל חבר הכנסת יולי אדלשטיין,

תודה, אדוני

ה'. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלם, ישליו אהביך.

בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך.

העשרים-ואחת מיום תקומת עַם ישראל בארץ ישראל, אינה בריאה חדשה, יש מאין. כל הדורות שלפנינו תרמו

חמתם של כל אויביו, הוא שוב כאן, בארץ אבותינו,

לעולם. חבריי, הכנסת היוצאת הורישה לנו סל גדוש של מעשים והישגים. הגברנו את השקיפות, קידמנו את הנגישות, אירחנו מאות משלחות מכל רחבי

כזה אני רוצה להיות. אזרחי ישראל תובעים מאיתנו שלא נשחית את זמננו,

שנשכיל להצעיד את מדינת ישראל מחיל אל

ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת הנבחרים. (קוראת בשמות חברי הכנסת)

אמיר אוחנה,

חברי הכנסת והמוזמנים מתבקשים לקום לשירת התקווה. (שירת התקווה) אנחנו נכבד בקימה את יציאת נשיא המדינה. כבוד הנשיא! בהצלחה רבה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את